בוקר טוב,

9 בפברואר 2021. אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. על אף שאנו נמצאים בפגרת בחירות,

אנחנו נחלק את הדיון לשני חלקים:

בעניין תקציבי ההכשרות לשנת 2021. אני מזכירה לכם, בפעם הקודמת התכנסנו ב-7 בדצמבר. המטרות של הוועדה לעשות מעקב על התוצאות בשטח ועל ההשמות. הוועדה תבקש מכל השחקנים בדיון הנוכחי לדווח כמה הכשרות

אנחנו עובדים על תכנית פעולה נרחבת יחד עם שר האוצר, שזה אחד הנושאים המרכזיים ששמנו עליו את יהבנו. התוכנית כולה כוללת הכשרות ענפיות, פנים מפעליות למקצועות בפריון

גם להתמקד בדברים שלא נעשים עד עכשיו, למשל יחד עם המגזר הציבורי הרחב, חברות ממשלתיות, לשים גם בזה תקצוב לטובת הכשרות יחד עם חברות ממשלתיות. כמו שאמרתי, יש עוד הרבה מאוד תכניות.

אני לא רוצה לומר את כל הדברים, אבל הכיוון הוא לא להחליף אף אחד, ממש לא להחליף אף אחד, פשוט לעסוק בשיתוף פעולה, לראות

זה הדגש שלנו.

שכרגע יש לנו רק ברשות החדשנות כ-1,700 מוכשרים,

השמות בקצה. התקציב שלנו, 243 מיליון שקל, כמובן מספיק להיקף הרבה יותר נרחב. אנחנו כבר מוציאים

אגב, העיסוק שלנו במקצועות עם ביקושים גבוהים. אנחנו יודעים מראש שנניח בתעשיית ההייטק ובעולם של תשתיות לאומיות, יש עלייה משמעותית בהיקף הביקושים לאור פרויקטים לאומיים שהמדינה עושה,

יכולה לפרט

שכמו שאמרתי,

המנהלת, כסוג של תיק השקעות. אנחנו מסתכלים על סוגים שונים של מסלולים, ולאור כל מסלול אנחנו רוצים לראות התשואה שלו שתהיה לשוק, מה העלות של ההכשרה וכמה זה יחזיר חזרה מבחינת השכר של

ושם היא משתתפת בערך ב-20% מגובה השכר לתקופה מסוימת, כדי להבטיח את הניסיון שיש לאדם. לכן זה מאוד שונה בין תכנית לתכנית, המטרה שלנו לראות מה עובד בצורה

ע הקרוב עם שירות התעסוקה ל-On the Job Training ספציפית בתעשייה מסורתית במשרות עם פריון גבוה. זה ממש מה שקורה בימים אלה.

לא התייחסת לזה.

אנחנו נראה מה ההיקף של הביקושים שיש בשוק. סך הכול בשני הקולות הקוראים אנחנו מדברים על כ-100 מיליון שקל. סכום די נכבד. לפני שאני אתן את רשות הדיבור לחברות הכנסת, איזה מענה אתם מתכננים לעסקים קטנים ובינוניים? אם את יכולה קצת יותר לפרט, נתבקשתי לשאול את

מלבד האון-ליין והדיגיטל, איזה סוג עסקאות ייכנסו תחת המנדט שניתן לנו בהחלטת הממשלה. הגעתי לא ממש בהתחלה, אבל הייתי רוצה מאוד לשאול לגבי שני דברים. אם את יכולה להתייחס לרעיון של עידוד חברות הייטק

ממש לספור את הפתרונות, בין אם זה לאוכלוסייה הערבית, בין אם זה לאוכלוסייה החרדית, או לאוכלוסיות נוספות שנמצאות במעגל האבטלה, כמו: אנשים עם מוגבלות. אלה פתרונות

וכולנו כאזרחי מדינת ישראל נוכל ליהנות מהמינוף של כלל גופי הפילנתרופיה וגם הגופים שנמצאים במשק,

עמלים.

אנחנו חושבים שבסוף זה מה שיסייע בצורה היותר טובה להסתכל על התכניות גם החדשות שאנחנו מביאים, גם הקיימות נכון

ששם את כל הפתרונות הללו, של משרד הכלכלה ושל משרד האוצר וגם הגופים הלא ממשלתיים, מי הכתובת? מה הצד האופרטיבי שעליהן לנקוט בו?

אנחנו עובדים יחד עם הגורמים שציינתי.

אנחנו בונים ממש בימים אלה תורה

התפקיד של משרד הפנים כאן הוא בעיקר סיוע ושותפות יחד אתנו, סיוע במיפוי בכלל המדינה, לא להסתכל רק על המספר 590,000 מובטלים בחודש מרץ, אלא לנסות לזהות איפה רמת האבטלה גבוהה יותר, למה,

לרתום את השלטון המקומי שחלקו הגדול כבר רתום לטובת

לעשות בפרויקטים של תשתית עקב מחסור במהנדסים הוקצו לשם לטובת הפרויקט הזה ובאופן כללי לטובת הגדלת מכסות במקצועות בביקוש ועידוד קשר עם מעסיקים, תכנית התמחויות,

בות"ת מוצה כל הכסף, 250 מיליון

המטרה הייתה לעודד פעילות נוספת שחשובה למשק. לאור דוח בנושא התשתיות והרצון עכשיו לעשות גם השקעה

למה לא לאפשר את זה? אם יש כרגע איזה שהם חסמים בות"ת בתקציב הרגיל, נתנו לנו תקציבים נוספים שנועדו לפתור את החסמים האלה ולאפשר להגדיל את היצע המהנדסים במשק כמקצוע בביקוש

מנהלת ההכשרות,

הות"ת ורשות החדשנות. אלה המשרדים הממשלתיים שעוסקים בהכשרות מקצועיות בעיקר?

עם המועצה

אמרתי שהות"ת והמל"ג הן ביחד, התייחסתי אליהן. היא עוסקת בהכשרות בעיקר באקדמיה במועצה להשכלה גבוהה. משרד הנגב והגליל עוסק

יש פעילות שונה שנעשית בתחומים שונים בהתאם לכל משרד, לכן הוקצה למשל לרשות החדשנות עבור פעילות בענף ההייטק,

ובמה עוסק משרד הכלכלה? באיזה הכשרות? או שאנחנו נשמע מהם? משרד הכלכלה עובד בעיקר מול מעסיקים. מה שבעיקר הושקע שם זה שיש להם מסלולי תעסוקה ברשות

בשנת 2020 הוקצו קרוב ל-60 מיליון ש"ח,

אוקיי, אנחנו נשאל

אני אוכל לפרט בהמשך. אביעד תודה רבה רבה.

חשוב שנקבל פה רשימה של מה הוקצה, לאיזה משרדים, בגין איזה הכשרות,

מה שאנחנו קוראים לו תכנית המתמחים. סך התקציב שנקבע הוא 15 מיליון ש"ח, שזאת גם עלייה משנים קודמות, פי שלוש, והשנה התכנית הזאת הורחבה גם לאוכלוסיית ההנדסאים. ניתן להגיש בקשות החל משבוע שעבר עד ל-22 במרץ. היעד שלנו הוא 200 משרות בתקציב

אבל לדעתי את מכוונת לשם. המסלול הזה פתוח כל השנה,

גם כדי לא להטעות, אבל התכנית הזאת בעיקר יכולה לסייע להקמת מפעלים תעשייתיים באזורי

סוכם על 40 מיליון ש"ח לטובת המסלול הזה. אנחנו עדיין ממתינים לאישור אגף תקציבים לפרסום ההקצאה להגשת בקשות. היעד מהתקציב הזה הוא 330 משרות חדשות באזורי עדיפות לאומית בירושלים. שני מסלולים נוספים הם מסלול ייעודי לקליטת עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב ועבור נשים ערביות ממזרח ירושלים תוקצב בסך של 13 מיליון

במכתב שמוטי אלישע הפנה אלינו, כתוב שטרם התקבל במלואו.

מקצועיות למעט דמי קיום כל התקציבים להכשרות התקבלו. יכול להיות שביחידות האחרות של הזרוע של מנהלת אוכלוסיות לא התקבל, אצלנו באגף להכשרה התקציבים כמעט כולם התקבלו להכשרות מקצועיות. את יכולה לפרט על דמי

ביקוש. מה משך הקורס? זמן הקורס נע לפי המקצוע. באגף ההכשרות יש

בתקציב הזה של שוברים היה למשל 45 מיליון,

15 מיליון לשנה זו וחצי-חצי. יש לנו פה ועדה משותפת שאנחנו מחליטים יחד איך זה יתחלק. שירות התעסוקה נותן את זה לדורשי

שזה On the Job Training במקצועות שלא דרושה בהם תעודת מקצוע, אלא אפשר להכשיר במקום העבודה.

היה לנו מסלול כזה, אבל עכשיו עדכנו אותו והוא ממש מסלול מהיר.

ואחד הדברים שהכי ריגשו גם את המעסיקים וגם את השטח זה הנושא של המסלול הירוק. המסלול הירוק גם מצמצם בירוקרטיה,

וגם מבטח כמעט ב-60% השמה,

עשינו שינוי במשרות, הכול כדי שנוכל להפעיל אותו כמה שיותר מהר. כרגע הוא נמצא בוועדת החשב הכללי, בוועדת

כל השטח מחכה לזה, והוא פותח המון אפשרויות. יש שם תשע אפשרויות לגשת למסלול הזה, אם זה מעסיק, אם המעסיק רוצה, אם המכללה רוצה, אם המעסיק

אנחנו עובדים בשותפות מלאה יום יומית עם הזרוע.

כמו שאמרת,

יש כאן פתיחות מדהימה בזרוע העבודה לנושא של פתיחת חסמים

גם משותפים, גם לאנשים שיכולים לפנות ישירות להצטרף למסלולים בעצמם. אשמח שתתנו לנו רשימה של המסלולים והדרך לפנות כשהמסלול הירוק

לא, אני אמרתי את התקציבים. 322 הוקצו לזרוע העבודה, מתוכם לשנתיים ל-2020 ו-2021, תקציבי קורונה,

תקציב הקורונה שהגיע לרשות הוא באזור ה-1.9 מיליון שקל, מתוך זה הוקצו 138 מיליון שקל לתכניות שקשורות להון אנושי. השקנו שני מסלולים חדשים: אחד מהם מסלול חירום, שנבנה כשיתוף פעולה של רשות החדשנות עם משרד האוצר ומשרד הכלכלה.

אם זה שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג,

ומתוך המסלול הזה אישרנו 17 תכניות בתקציב של כ-19 מיליון שקל.

לגבי 2021, עדיין אין תקציב שמאושר, אבל אנחנו ערוכים עם המסלולים לקולות קוראים,

את יכולה פחות או יותר להגיד מי קהל היעד של ההכשרות האלה?

מסלול 45 זה הופנה לאנשים שלא מועסקים בהייטק כרגע,

ואנחנו מדברים על אנשים שיש להם

גם בשנת 2020 מימשנו את מלוא התקציב,

אבל אנחנו מקווים גם שם להגיע למימוש מלא של התקציב, שזה פלוס-מינוס 4,000 מוכשרים. יש פעילות שאנחנו עתידים לעשות בהכשרה בהתאמה יחד עם מעסיקים במגוון תחומים, גם אם זה בחינוך לגיל הרך,

הפעימה השנייה ניתנת באמצע ההכשרה, הפעימה השלישית ניתנת בסוף ההכשרה, והפעימה הרביעית ניתנת אחרי חודשיים שהוא משתלב בעבודה בתחום. שירות התעסוקה קצת לפני סיום הקורס פונה לדורש העבודה ומציע לו עבודה בהתאם לקורס שהוא עבר, והשאיפה שהוא יקבל גם את הפעימה הרביעית.

שלום, ראשית ברכות ליושבת ראש הנכבדה, באמת סחתין על הרמת הנושא הכה קריטי בשלב כזה ולארגן פה יחד את כל המשתתפים השונים שעוסקים בתחום. זה

כשגם שר הרווחה הקים צוות בנושא הזה במיוחד. אחד הדברים שאנחנו עסוקים בהם כרגע והוא גם די מתפרסם בתקשורת - - - הקמתם שני צוותים? לא, אני אומר שהיה צוות בין-משרדי

הוא ניתן לארבעה חודשים, ואנחנו בעבודה עצימה עכשיו להכניס אותו ולדברר אותו טוב יותר, וכמו שאמרתי, גם לשפר

גם בנושא הזה הבנתי שדיברו על כך שבעסקים קטנים ובינוניים עושים שיתוף פעולה יחד עם הסוכנות לעסקים קטנים. היא דיברה על הדיגיטל שהולך ומוטמע בעסקים הקטנים. אני חייבת להגיד שאנחנו לא

לכן כדי שדבר כזה יקרום עור וגידים ובאמת ייצא לפועל, צריך לא רק לתת כסף להכין את החנות המקוונת, אלא איזושהי תכנית של מישהו שיכול ללוות

חשוב חשוב חשוב גם לעשות מיתוג לתעשייה, לתעשייה בכלל לדעתי, אבל בפרט לתעשייה הקטנה. המיתוג הוא לא מספיק טוב, אנשים לא רוצים לעבוד שם,

תודה רבה,

אנחנו נצא להפסקה ובעוד כמה דקות נתחיל עם החלק השני של הישיבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:08 ונתחדשה בשעה

צהריים טובים, אני מתכבדת לפתוח את הנושא השני של ועדת

אני אפרט:

43.6% גברים; בסגר השני עוד יותר גדל פער, 60.4% נשים,

בסגר השלישי היה השיא, הנשים המובטלות זינקו ל-70% והגברים 31.5%. אני לא נכנסת כאן לנושא של אי-שוויון מגדרי תעסוקתי בין נשים לבין גברים.

כמו קונדיטוריה, ושנשים יוכלו להתפרנס מהם בכבוד ולהחזיק בם. אני גם חושבת ומציעה שנכון לערוך מעקב בנושא ההכשרות על כמה נשים נמצאות בהכשרות האלה, כמה נשים נשכרות לעבודה לאחר ההכשרות האלה, ולפענח את כל הנתונים גם מבחינה מגדרית, כי אם אנחנו לא נדאג לשילוב ולשימור של נשים בשוק התעסוקה, אנחנו נגלה באחד ביולי שחזרנו שנים רבות אחורה

אם המעסיק יגיע לאחד ביולי ויגלה שהוא לא יכול להמשיך ולהחזיק אותן

המעסיק שלי לא הפסיק לעבוד גם בסגרים, ולהערכתי הפגיעה,

הוצאתי לחל"ת ב-15 במרץ, ומאז לא חזרתי. אני לא מפוטרת ואני לא

אני עכשיו נלחמת כדי שתהיה תעסוקה לנשים גם מגיל 55 פלוס. אני חושבת שזה גיל צעיר מאוד, תוחלת החיים היא גבוהה מאוד, וכל אחד יעשה את החשבון שלו אם הוא רוצה לפרוש או להמשיך

הצליחו לחייב כמעט 5,000 שוברים לטובת נשים וגברים, כשאחוז הנשים מקבלות השוברים היה גבוה יותר. 2,524 נשים קיבלו שוברים להכשרות המקצועיות שהן בחרו לעשות. תחומי ההכשרות העיקריים שנשים בחרו בהם היו: כל העולמות של חשבות שכר, הנהלת חשבונות 1 ו-2, גרפיקה ממוחשבת, כושר גופני,

אלמנט מאוד נדרש למאבק בשחיקה, ניהול קמפיינים ממומנים, חלק למקצועות היופי גם ניתן, וחינוך וטיפול. זה היה הרבה לבחירה של הפרט, עם ההכוונה שאנחנו עושים דרך מרכזי ההכוון. השוברים שנתתם לנשים לא רלוונטיים לעולם התעסוקה היום. בוודאי שכן, גברתי חשבות שכר, הנהלת חשבונות, גרפיקה ממוחשבת, מאוד רלוונטי. ומה לגבי העתיד? הקורסים הנצרכים ביותר היו סביב קורסי מחשב או מקצועות המחשוב, וכמובן הייתה הרבה הכוונה. מקצועות שלא הכוונו אליהם הם מקצועות, כמו מקצועות התיירות, שבעבר היו נותנים להם שוברים ואין להם כרגע דרישה, ומקצועות נוספים.

נקווה שהמשק יחזור ובעתיד תהיה דרישה למקצועות האלה. אני כן רוצה לומר שבתקציב הנוסף שקיבלנו גם בסיכום התקציבי הגדול לשנת 2021, מתוך אותם 322 מיליון, רוב התקציב אמנם הוקצה לאגף להכשרה מקצועית, אבל גם בהחלט הגיע תקציב משמעותי למנהל אוכלוסיות מגוונות. אנחנו מדברים על כ-120 מיליון, שמוקצה לקורסי שפות, עברית. אנחנו יודעים שאחד החסמים המרכזיים של נשים ערביות להשתלב זה הסיפור של העברית. אנחנו נותנים להן קורסי שפה. הרבה פרויקטים לעידוד התעסוקה, אני אגיד כמעט באופן גורף וגברתי מכירה חלק מהתכניות שלנו ואני גם אספר על התכניות שעכשיו יוצאות לפועל רוב התוכניות של מנהל תעסוקת אוכלוסיות, כמעט ב-60%-70%, מגיעות בסוף לנשים, גם מרכזי ריאן. יש לנו תכניות ייעודיות לנשים, כמו אשת חיל, שזה לנשים מחברות מסורתיות יותר, שצריכות לעבור איזשהו תהליך קבוצתי. יש לנו תכניות תעסוקה איכותית עם she codes, תכנית בפריסה ארצית שעברה לאופן דיגיטלי מקוון לממש קורסי coding ותכנות לנשים בכל הארץ. אנחנו עובדים על כל המנעד של אוכלוסיית הנשים. גברתי מכירה לעומק את סל השעות הגמיש לנשים חד-הוריות. שמנו שם דגש משמעותי על מימון. האם זה הורחב? כי בדיוק הייתי אמורה להעביר את הצעת החוק והכנסת התפזרה. גברתי, עשינו תיקון במעין הוראת שעה, שאפשר גמישות. אם עד עכשיו היה בתוך הנוהל איזשהו סל עבור מימון צהרונים, מימון שמרטף או בייביסיטר בלעז, שיעורי עזר, קייטנות לאימהות חד-הוריות כדי שיוכלו להגביר עבודה. אבל זה רק לחד-הוריות חלשות. בדיוק, אבל לחד-הוריות כדי לאפשר להן להגביר עבודתן, ולא להישאר ללא מקצוע וללא פרנסה. כרגע רוב הצורך היה סביב בייביסיטר, אז פשוט פרצנו בהוראת שעה את החסמים או את הגדרות שהיו בסלים שהיו, ואימא חד-הוריות יכולה לבקש יותר בסל של הבייביסיטר, כי זה הצורך שלה כעת, ופחות על קייטנות לדוגמה. אנחנו גם עושים קורסים ייעודיים לחד-הוריות ומסייעים להן במיצוי זכויות וברכישת השכלה מקצועית. אכן כן אגיד שמבחינת התכנית העתידית שלנו, כמו שאמרתי, מתוך אותם 120 מיליון ש"ח ייעודיים שיחולקו בין האוכלוסיות, השגנו גם תקציב ייעודי רק לנשים שייכנס למכרז שגם ייתן הכוון תעסוקתי וקבוצתי. קיבלתם כבר את התקציב? יש סיכום תקציבי, שאני חושבת שאביעד מאגף תקציבים הציג בחלק הקודם. יש סיכום תקציבי, והכסף אמור לעבור לתקנות בפועל עכשיו בימים האלה. אנחנו גיבשנו תכנית שגם תיתן את אותו הכוון אישי ותעסוקתי לנשים, בדגש על נשים מחול"תות, שלדוגמה היו מוגנות על פי חוק, על נשים חד-הוריות. בתוך קבוצות הנשים, אנחנו רוצים לשים דגש על נשים שיש להם חסם גדול יותר לחזור לשוק העבודה ולהשתלב בו מחדש. האם יותר נשים משתתפות או יותר שעות בסל

האם יותר נשים משתתפות? אם אני משווה את זה ל-2019, שיעור ההשתתפות הוא די דומה, זאת אומרת לא ירדנו, זה היה סביב 450 נשים וגם בשנת 2020 זה היה סביב 450 נשים. מספר הנשים לא גדל או קטן, הוא נשאר די דומה מבחינת המספרים, אבל הגמישות בתוך ניצול הסל לטובת אותן נשים גדלה מאוד. אנחנו רואים שהן יותר מנצלות את העולם של הבייביסיטר,

האם חשבתם גם להרחיב את זה? אנחנו כמובן בתיאום ובדיונים אתך בהקשר הזה.

חשבנו להרחיב את זה, והחלטנו להכניס את זה גם לתוך אותה תכנית הוליסטית שאנחנו הולכים להוציא לא לעשות את זה בנפרד, אלא במשולב עם שירותי הכוון וליווי תעסוקתי כמקשה אחת, וגם בסיוע בהכשרה מקצועית והסבות. זה בהחלט דורש גם חקיקה ושהממשלה והכנסת יחזרו לעבודתן השוטפת. זו לא הוראת שעה, זו חקיקה ממשלתית?

הוראת השעה אפשרה לנו להגמיש את מה שקיים, היא לא אפשרה לנו להרחיב. לשם כך בוודאי צריך אמצעים יותר משמעותיים ואת הכנסת ואת עבודתה השוטפת. יש לכם שיתופי פעולה בין-משרדיים בעוד פרויקטים ותוכניות של תעסוקת נשים?

בהקשר תכנית השוברים, יש לנו שיתוף פעולה משמעותי עם שירות התעסוקה. כל התכניות שאנחנו עובדים עליהן עכשיו מול מנהלת ההכשרות באוצר, גם על פי החלטת הממשלה, אנחנו בתיאום איתם ובבניית השותפויות יחד איתם. לצורך העניין העברנו הצעות סביב כל - - - אני שואלת ספציפית על נשים, זה גם עם המנהלת של האוצר עם המטה זה נקרא? העברנו למנהלת ההכשרות באוצר את ההצעות שלנו. אנחנו גוף שיודע לתפעל ויודע להוציא לפועל, ואנחנו בהחלט פתוחים במנהל תעסוקת אוכלוסיות לשיתופי פעולה, ואנחנו מתואמים איתם והגשנו להם את ההצעות שלנו לגבי כיווני הפעולה, בעיקר בהקשר של כלל האוכלוסיות; אני ספציפית הגשתי לגבי נשים ובהקשר של הכשרות איכותיות ותעסוקה איכותית בקצה. בטח שמעת את גברת צפרירה ברקן, מה את אומרת לגבי האוכלוסייה הזאת של 55 פלוס? שמעת איזה ותק יש לה בעבודה, מה אתם עושים לגבי אלה? האם יש פרויקטים ותכניות לנשים במצבים כאלה? כי הנשים האלה, בגיל 55 פלוס, עדיין צעירות ורוצות להמשיך לעבוד. הן לא לכאן ולא לכאן. שמעת, זה סיפור כואב. חד-משמעית. אני אקדים ואומר שאני סבורה שבכנסת הקרובה צריך לייצר דיון משמעותי לגבי הכשרות של נשים לקראת גיל פרישה,

השיח הזה שהתחיל לעלות, אבל נשים את זה בצד. לקבוצת הנשים שהן מעל לגיל 45 פלוס, יש לנו תכנית רצה, קיימת ופועלת, שנקראת אמצע הדרך, והיא נותנת מענים תעסוקתיים בפריסה ארצית. בהחלט ניתן לפנות אליה ולקבל את כל השירותים שאפשר. מה הקריטריונים כדי להשתלב בתכנית הזאת של ה-45 פלוס? להיות בגיל 45 פלוס ובלתי מועסקים. מבחני הכנסה, השכלה או תעודה אקדמית? לא לא, אין מבחני הכנסה להיכנס לתכנית הזאת, היא צריכה להיות בלתי מועסקת, בחל"ת או מפוטרת. לאיזה כיוון אתם מכשירים את בנות ה-45 פלוס? באיזה מקצועות? יש שם הרבה כיוונים. דווקא בגיל 45 פלוס, את תופתעי גברתי לשמוע, הרבה מעדיפות לצאת זה מאוד לפי מה שהפרט רוצה והבנייה של התכנית האישית אתו, כל פרט אצלנו עובר intake מעמיק, אבחונים ובניית תכנית אישית, אבל הרבה הרבה הולכים דווקא לכיוון של עסק עצמאי כקריירה שנייה. אבל זה באמת לפי הפרט, אנחנו כמובן תמיד תמיד מכוונים לתעסוקה איכותית. אחרי שמשתלבים בתכנית 45 פלוס, הם מקבלים דמי אבטלה? אני לא יודעת אם זה חסם, אני יכולה לבדוק. אני לא יודעת לגבי התכנית הזאת, זאת ספציפית גם לא תכנית שאני מובילה ומנהלת. התכנית הזאת כבר מתופעלת? כן, תכנית אמצע הדרך. וכמה אנשים כבר התחילו בה? זו תכנית שרצה כבר כמה שנים בשילוב שלנו עם ג'וינט ישראל. כמובן שסביב המשבר, כמות הפניות אליה גדלה מאוד. כל הדברים שאת אומרת מופיעים באתר שלכם, של זרוע העבודה? בוודאי הם מופיעים ונגישים. דרך אגב, אני גם אגיד שוב שברור לנו ששתי קבוצות האוכלוסייה בקרב נשים שהכי הכי יצאו מהשוק דרך

שזאת אוכלוסייה שהייתה הכי disposable למעסיקים הפער מאוד מאוד משמעותי. דווקא המון המון נשים צעירות בעולמות המכירות פוטרו והוצאו לחל"ת. גם שם אנחנו מתכננים לתת מענים בתכנית שעומדת לצאת. אנחנו רוצים להיות ערוכים עם תכנית רחבה, מה שנקרא, שאלת על היום שאחרי, לאחד ביולי. אנחנו נדע את המספרים כמה נשים באמת נשארו מחוץ לשוק העבודה, ברגע שיופסקו דמי האבטלה, ואז אנחנו נדע כמה באמת פרשו, כי כרגע הן עדיין נחשבות בשוק העבודה כדורשות עבודה. בתכנית אמצע הדרך יש השמות?

אבל שוב, אם תרצי פרטים עמוקים יותר, אני בוודאי אעביר. כן, אני אשמח, כי פנו אלי נשים כמו צפרירה. יש הרבה נשים שמן הראוי לעזור להן, האוכלוסייה של 45 פלוס, הן לא לכאן ולא לכאן. תודה רבה רבה, הסקירה שלך תרמה לי רבות, העשירה אותי, הייתה מעניינת, מרתקת ומעמיקה. תודה גברתי, תודה לך על ההובלה של הנושא וגם על הקידום של חוק שכר שווה לעובד ולעובדת שהובלת. בעזרתכם, נקדם עוד הרבה דברים בשיתוף פעולה מלא.

אני רוצה לסכם את החלק השני של הישיבה. אני מודה לכל הגופים שהשתתפו בדיון החשוב בנושא תעסוקת נשים. עלו הצעות מגוונת לסיוע לנשים בתקופה זו, ואני מקווה שלאחר הבחירות נוכל לקדם חלק מההצעות. זה הזמן של אנשי המקצוע במשרדים השונים לבחון את התאמת הצעדים וישימותם במשק הישראלי ולהציגם בפני קובעי המדיניות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:54.